אנחנו מקיימים דיון בנושא: מפגעים סביבתיים חמורים והקמת מטמנות ותחנות מחזור בצמוד לבתי היושב בכפר אעבלין. זה נשמע כאילו נושא ספציפי על ישוב, אבל מבחינת הוועדה זה לא. זה אמנם נושא שמשפיע באופן ישיר על ישוב שהוא צמוד, קרוב למטמנות או לתחנות המחזור, אבל הוא מהווה מפגע סביבתי שהוא מעבר לישוב אחד, הוא לאזור, בכלל למאמצים של המדינה להבטיח סביבה יותר נקייה שהחיים בה יותר אפשריים. אנחנו בפני סוגיה שאיתה מתמודד הישוב אעבלין. נמצאים פה הנציגים של הישוב, ראש המועצה אעבלין מאמון שיח, אהלן וסהלן, והחבר'ה שהגיעו איתו. בבקשה, ראש המועצה מאמון שיח. תודה רבה, אדוני, על המאמצים, זה נושא חשוב. אני פה עם הצוות, עם היועץ המשפטי של הרשות תומר בראון, עם היועצת רנא חורי, עם חיים שנהר שהוא מומחה איכות סביבה, ועם חבר המועצה ראמי מארון. אני אפתח בסקירה כדי שאנשים יבינו במה מדובר ולמה אנחנו נמצאים פה היום. יש פה ניסיון להקים מטמנה בכניסה לישוב אעבלין, 500 מטר מהכניסה, שמפריעה להרחבה של הישוב. יש תכניות להרחבה של הישוב ולהסדרה של הישוב. ה-500 מטר נכנס משהו כמו 400,500 מטר בתוך הישוב. את הנושא של איכות סביבה וכל מה שקשור יציג חיים שנהר היועץ שלנו, כשלגבי הדברים המשפטיים היועץ המשפטי יציג את הדברים. אתה אומר שיש ניסיון להקים מטמנה. אין מטמנה או יש מטמנה? לצערי, אדוני, הכתם הזה נצבע בתמ"א בשנות ה-90. עבדו עליו משנות ה-80. נעשו שני כתמים מערבית לישוב אעבלין. הייתה מטמנה שעבדה ליד קרית אתא, בצד המזרחי, שפשוט ביטלו אותה, תכננו משהו אחר, ואז העבירו שני כתמים לישוב אעבלין, מערבית לישוב. זאת אומרת, זה בתהליך הקמה, אין מטמנה היום, אבל רשויות התכנון כבר נתנו את האישורים שלהן מבעוד מועד, לפני כמה שנים. לפני 30 שנה. אנחנו מבקשים, לאה, שמינהל התכנון יעקוב אחרי הדיון, כי אני ארצה לשאול אותו שאלות. שני כתמים נצבעו במפות ארציות מערבית לישוב אעבלין. התחילו בהליך הזה בשנות ה-80, אבל הם נצבעו בשנות ה-90. הוכן תסקיר השפעה לסביבה בשנת 91, לפני שלושים ומשהו שנים. הכתם הצפוני התחיל לפעול בשנת 93 והוא לקראת סיום. כרגע עושים שם מחזור. כמה הוא רחוק מהישוב? כן, החדש. כל אחד מהתושבים שלי מנסה לבנות בית לילדים שלו. הגשנו כבר תכניות,

המתקן הזה יוקם בדיוק מול הבתים של התושבים שלנו באעבלין. ממילא הישוב הזה סובל. המתקן החדש הוא מטמנה או מתקן מחזור? הם רוצים להקים, לצערי, מטמנה. פנינו לשרה לאיכות הסביבה ששמעה אותנו וקיימה ישיבה בנושא הזה, ואנחנו מודים לה על כך. ההתנגדות של הישוב הייתה

מרוב אתרים לאשפה, למחזור, חזיריות, רפתות ומחצבות היישוב נחנק, לא נשאר חמצן לתושבים. איך זה התקדם אם זה בניגוד לעמדה של הוועדה המחוזית?

היו גם עתירות לבית משפט מחוזי לעניינים מינהליים בשנת 2019. ניתן פסק דין על ידי השופט רון שפירא באוקטובר 2019, פסק דין שדחה את העתירה. יש לנו פה את העמדה של איכות סביבה ואת העמדה של מינהל התכנון. משום מה היה שינוי בעמדות של המשרד לאיכות הסביבה. מתי היה השינוי בעמדות? שינוי העמדות היה לפני הדיון, כשבמקרה נודע לי הדבר. מתי היה הדיון? ב-16.12.2021. עכשיו, לפני שלושה חודשים. נכון מאוד. מה התפנית שהייתה שם? המשרד לאיכות הסביבה שינה עמדות מקצה לקצה מבלי ליידע את הרשות המקומית שהתושבים שלה סובלים. כשאתה אומר "המשרד להגנת הסביבה", מי זה המשרד? מנהל המחוז בא עם עמדה אחרת? פקיד אחר של המשרד הגיע עם חוות דעת שונה? מי זה המשרד? כרשות מקומית נודע לנו במקרה ב-13.12 שיש דיון בבית משפט עליון, שהיזם של המטמנה הגיש עתירה נגד הוועדה המחוזית והוועדה המקומית על מנת להפעיל את המטמנה. סמכנו על העמדה של איכות סביבה, על פסק הדין שניתן בחודש אוקטובר 2019, על העמדה של מינהל התכנון. משום מה יש שינוי בעמדות. נשלח מכתב לבית המשפט העליון ב-13 לחודש. יש מכתבים של המשרד להגנת הסביבה שקדמו לעמדה האחרונה? אין לנו שום מושג, אדוני. מכתבים נגד הדבר הזה. יש פסק דין. העמדה שלהם כתובה איפה שהוא? אנחנו יודעים אותה?

למה אני שואל? כי העמדה הזאת חשובה להמשך דיון, לדעת למה פתאום הדעה השתנתה. הייתה להם עמדה כתובה, ברורה, ידועה? נאמר בפורומים הרלוונטיים שהם מתנגדים לדבר הזה? יש לי פה שני פרוטוקולים של הוועדה המחוזית. היה דיון ב-15.4.2019 בוועדה המחוזית שנכחתי בו עם הנציגים של המשרד לאיכות הסביבה, עם מינהל התכנון ועם כל הגופים הרלוונטיים. פשוט כתוב אחד לאחד את העמדה נגד הקמת מטמנות חדשות אפילו בכתמים מאושרים בתמ"א. אחרי הדיון היזם עתר לבית המשפט המחוזי לעניינים מינהליים, עתירה מינהלית מס' 56736. מאיזה תאריך? פסק הדין ניתן ב-10 לאוקטובר 2019. העמדה של הגנת הסביבה, של מינהל התכנון והוועדה המחוזית הייתה אנטי בצורה חד משמעית, לכן העתירה של היזם נדחתה על הסף. גם מינהל התכנון היו נגד? גם מינהל התכנון וגם המשרד לאיכות הסביבה. עכשיו שניהם תומכים? אנחנו קמים בוקר בהיר אחד ויש שינוי עמדות. בהחלטה של בית המשפט לעניינים מינהליים כתב השופט שאחת הסיבות שהוא דוחה את הערעור, חוץ מהעמדות של מינהל התכנון ואיכות הסביבה, זה שהרשות שבתחומה מנסים להקים את המטמנה לא זומנה. פשוט מדלגים על הישוב הזה, על ישוב שמונה 14,000 תושבים ומתוכנן בתכניות החדשות להגיע ל-38,000 תושבים. אחת הסיבות לדחייה של הערעור היא שלא זימנו את האנשים הנוגעים בדבר, את המועצה המקומית אעבלין. איך מקיימים דיון על מטמנה שהולכת להיות מוקמת בתוך ישוב ולא מזמינים אותו? לא הזמינו אותנו. זה הדיון שקיבלו הסכמה על הדבר הזה? לחייב את הוועדה המקומית. אותו דיון שהמשרד להגנת הסביבה שינה דעה ובא תומך? נכון מאוד. איך זה קורה שמשנים עמדות בלי שהיישוב יודע? איך מקיימים דיונים, מקבלים החלטות כשהיישוב לא יודע? האם במשרד לא חושבים שמטמנה ותחנת מחזור יהוו מפגע סביבתי לא סביר על ישוב אחד? אני מאוד שמח שיושב ראש הוועדה פתח ואמר שלא מדובר במשהו שהוא ספציפי לאעבלין. מפגע סביבתי פוגע בכולם. בטח ובטח בסביבה כזאת שיש כל כך הרבה מפגעים סביבתיים בתוך תא שטח מאוד קטן. מה שנדון בעליון נדון בלי ההשתתפות של המועצה המקומית אעבלין. זה מה שאמר ראש המועצה. למה? כי הם עשו את זה במסגרת ערעור על פסק דינו של שפירא במחוזי. באותו פסק דין הוא כבר העיר על כך שהדיון לא יכול להתקיים בלי המועצה המקומית אעבלין. אז המשיכו את אותו החטא גם בעליון, כאשר בעליון הרכב השופטים דיבר רק על הדרך שמובילה למטמנה החדשה. אתה אומר שבית המשפט לא דן במטמנה אלא בדרך. רק בדרך. את מי תשרת הדרך? רק את המטמנה החדשה. מי היה לו עניין לעתור? היזם. אותו יזם שנדחה במחוזי?

האם במחוזי הדיון היה על המטמנה או על הדרך? גם על הדרך, והסבירו שלא ניתן לחייב את הוועדה המקומית לתכנן דרך שעה שאין היתכנות תכנונית להקים שם בסוף היום מטמנה. יש עמדת נגד לוועדה המקומית?

אתם ועדה מקומית או מרחבית?

של היישוב עצמו? של חמישה ישובים. אז זו ועדה מרחבית. איזה ישובים? אעבלין, שפרעם, ביר אל-מכסור, מנדא וכאוכב. ביחד זה 100,000 תושבים. הועדה הזאת חושבת שהדרך הזאת לא צריכה להיות?

כי אם לא צריכה להיות מטמנה אז גם לא צריכה להיות דרך. איך למרות הדעה של הוועדה המרחבית זה אושר? איך זה אושר בוועדת התכנון?

אז איך בית המשפט - - הוא עתר. בדיוק נגד זה הוא עתר. איך בית המשפט קיבל את העתירה וביקש מרשויות התכנון להתחיל לתכנן? מאחר ובזמנו,

אושרה שם תב"ע נקודתית, הייתה שם תב"ע נקודתית כן להקים את המטמנה - - בשנת 2004 אושרה,

אם בתור ראש רשות ידעתי בפוקס שיש דיון, איך אדוני מצפה שבשנת 2004 אנשים יהיו מיודעים? כנראה שהדואר אצלכם לא - - הדואר עובד מצוין,

פשוט עשו דברים בכוונת מכוון על מנת שאף אחד לא ידע מזה. יש תמ"א 16 / 4, שמדברת על אתרי הטמנה. צבעו בזמנו, בשנות ה-90, שני כתמים. קראו לאחד אעבלין צפון ולשני אעבלין דרום. במקור רצו לייצר שני אתרים שונים בגודל 143 דונם סך הכל יחד. האתר שקיים היום, שהוא אעבלין צפון, הוא לבד כבר 210 דונם. הוא מקבל מכל הסביבה.

הגעת מעבר ל-200 רק באחד, למה אתה צריך להקים עוד אחד? אני בתור יהודי שיושב כאן אומר שקשה לי לראות איך בשנת 2022 מקימים מטמנה נוספת בישוב

אעבלין. אם המטרה של המשרד להגנת הסביבה, של מוסדות התכנון ומדינת ישראל על כל מוסדותיה להפוך את אעבלין לבירת המטמנות בישראל,

במקום שכבר יש חזיריות, מפעל פינוי פסולת אחד, מפעל בלוקים, רפתות - - מחצבות. מה זה חזיריות? באתו מקום מגדלים חזירים? הכל קרוב אחד לשני, הכל סביב אותו ואדי. אמרתם שזה הכיוון היחיד שאפשרי לגידול ולהרחבת היישוב.

יש תכניות שמקדם עכשיו ראש המועצה במאמץ רב, בהשקעה רבה של כסף, כדי שיהיה מקום לאנשים לחיות. במקום לאפשר להם לחיות, פוגעים בתכניות שהוא מנסה לקדם, בתכנית הכוללנית להגדיל את היישוב, בתכנית העתידית ובתכנית של המצב הקיים, ושמים להם מול הפנים מטמנה נוספת מתוך מטרה לפגוע בהם.

כי קשה להם לעשות במקום אחר? נתלים בזה שיש כתם בתמ"א שלכאורה לא נוצל, ואז אומרים: הכתם הזה לא נוצל,

אחד מדרום ואחד מצפון?

שוכחים שהכתם המקורי הוא לא 93 דונם, הוא הפך להיות 210 דונם. איך הוא הפך להיות ככה? הגדילו אותו. זה הפך להיות מצב בלתי נסבל. אני אסיים באנקדוטה, כדי שאדוני יבין את המצב של אעבלין. כשקרית מוצקין, ונאלצתי לייצג את המועצה, מגישה תיק לבג"ץ שבו היא טוענת למפגעי ריח היא מאזכרת את אעבלין. אחר כך הוכח שאין שום בסיס לטענה שריח מגיע מאעבלין לקרית מוצקין. כבר היום יש שם כל כך הרבה מפגעים סביבתיים שאם קיים מפגע ריח בקרית מוצקין אז תושבי קרית מוצקין בטוחים שהוא מגיע מאעבלין. לי לא נשמע סביר שיש כמות כזאת של מפגעים סביבתיים בישוב עצמו ובאזור. למה צריך לצבוע מקום ספציפי בכזאת כמות של מפגעים סביבתיים? יש לי קשר לתכנית הזאת דרך זה שאני היועץ הסביבתי של המועצה ודרך זה שהייתי מנהל מחוז הצפון של המשרד לאיכות הסביבה. מתי? בשנים של התכנית הזאת.

2004? לא, בשנת 88 עד 97. בשנים ההן היא אושרה? בשנים ההן היא הוגשה. הייתה מזבלה,

היזם שהפעיל את אותה תחנה ביקש לעזור לו באיתור אתר חלופי. האתר שהיום אנחנו מדברים בו הוא האתר שהוצע בשעתו כחלופה לאתר שעמדנו לסגור. זה היה בשנת 89. האזור נצבע על ידי מינהל התכנון על פי פעילות שנעשתה מבעוד מועד?

אז הונחו היסודות לתכנית. התכנית קודמה במהלך שנות ה-90, עד כדי כך שהיא הגיעה ב-2004 למתן תוקף. התסקיר לתכנית הזאת הוכתב ליזם על ידי המשרד לאיכות הסביבה בשנת 90. התסקיר הוגש ואושר בשנת 91. אנחנו מדברים על 31 שנה מאז שנבחן הנושא הסביבתי בנוגע לאתר לסילוק פסולת ביישוב עם 14,000 תושבים. הקריטריונים היום הם אחרים, קני המידה הם אחרים. אחרים לחלוטין. אני היום עובד כאקולוג וקצת בקיא בעניינים האלה של צדק חלוקתי, של צדק סביבתי, של מחזור. אם היה מיועד לקום שם אתר לסילוק פסולת של 140 דונם, כל העניין של מחזור הפסולת, כל ההיחלצות של המשרד להגנת הסביבה להפחתת כמויות הפסולת על ידי מחזור צריכה הייתה להקטין את האתר. בפועל הוא גדל. יש כאן איזה שהוא דבר שקורה בגלל אי הצלחה של מישהו במעשה שהוא התחייב לו. אנחנו נמצאים ב-2004 עם תכנית שקיבלה תוקף אבל עם חוסר הצלחה של היזם להקים את האתר הזה מ-2004 עד 2022. למה אתה חושב שהוא לא הצליח?

מסיבות של הסכמים שהיו לו עם בעלי הקרקע. לתכנית שהופקדה בשנת 2004 לא הושם רף של "עד אז תקימו, מעבר לכך אינכם יכולים להמשיך להקים כי צריך לבחון". זה משהו פתוח לכל החיים. צריך הרי לבחון מחדש, כי דברים משתנים, טכנולוגיות משתנות. כל הדברים האלה לא נלקחו בחשבון. יש שני מושגים לגבי תכניות שיש להן השפעה על הסביבה. האחד הוא תחום השפעה. הדבר הזה הוכן בעיקר עבור מחצבות, וזה לא משהו סטטוטורי. מדובר על 500 מטר מתחום האתר. יש דבר שהוא בעל תוקף סטטוטורי, שזאת התקנה למניעת מפגעים של משרד הבריאות שמדברת על אזורי רגישות. התקנה תוחמת אותם במעגל של 1,000 מטר מסביב לגבולות מקור המפגע. אפשר לראות שחצי מהיישוב נמצא בתחום ההשפעה של אזור רגישות. יש את המתקן של החזיריות שמידי תקופה מפנים את הבוצה ששוקעת בו ומייבשים בשטחים סמוכים,

מי עושה את זה?

אין קריטריונים שלפיהם הם צריכים לפעול? אין דרך אחרת? הם עושים מה שבא להם? הם עושים בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. המשרד להגנת הסביבה מתיר להם לקחת את הדבר הזה ולייבש אותו בקרבת מקום? זה בסמכות משרד החקלאות. יש את המחצבה שנמצאת לא רחוק מהכניסה המזרחית של אעבלין ומייצרת כמויות מסוימות של אבק. עכשיו אושר גם מפעל למחזור פסולת. יש לנו את החזיריות שנמצאות על הרכס השמאלי והחזיריות שנמצאות על הרכס הימני ואת הוואדי ביניהן, את אפיק נחל אבליים.

כל דבר אפשרי כאשר אתה בוחר את המיקומים הנכונים. אני מדבר על התכנונים האלה. יש כאן מכלול של דברים שהושם בתוך תא שטח אחד כך שגם אם כל אחד ממנו יעמוד בתקן הרי שפלוס זה פלוס

גלית כהן, מנכ"לית המשרד להגנת

בבקשה.

אני רוצה לומר שהטמנת פסולת זה לא המדיניות של המשרד להגנת הסביבה.

צריך תקנות שיגידו שחומר אורגני לא מטופל לא יכול להיות מוטמן,

זה יגרום לכך שיקומו המתקנים של המחזור ולא תהיה לנו עוד הטמנה בהיקפים כל כך גדולים כמו שיש היום

הבעיה שברגע שיש תכנית מאושרת אנחנו לא יכולים פתאום ללכת אחורה ולהגיד, רגע, רגע, תעצרו. מה שאנחנו יכולים לעשות היום זה שכשיבואו עם תכנית מפורטת נדרוש מסמך

אני רוצה להבין את הפאזה הזאת בשינוי העמדה. מה קרה שאותן דמויות התנגדו וגם הסכימו?

יכולנו לעצור את זה. ברגע שהיזמים באו ואמרו שמדובר בשאריות מיון,

משם ושהחומר שלא ניתן למיין הולך להטמנה, לא היה משהו שיכולנו להגיד שאנחנו מתנגדים לו. אני מניחה שהיום

אני יכולה לספר לכם את כל הליכי האכיפה שעשינו, איך הבאנו לזה שחלק מהחזיריות נסגרו, שחלק מהחזיריות בנו טיפול

איך שיפרנו את הסביבה סביב אעבלין כך שביוב לא זורם לנחל אבליים והריח ירד, איך אנחנו מונעים את ההרחבה של אתר אבליים צפון כדי שלא תהיה השפעה נוספת על שפרעם ועל

אי אפשר לבוא ולטעון את הטענה הזאת במשרד להגנת הסביבה. זה אדם כמוני שלא מבין הגנת סביבה יכול

איפה ההתחייבות לסביבה? גם בעמק הירדן יש אתר מטמנה כזה של פסולת מעורבת.

גמרנו, הלך, אתה לא יכול להשתמש בזה, אתה חייב לעשות תסקיר מחדש. אין לנו את התהליך התכנוני הזה. אם יש אפשרות משפטית כזאת אנחנו הראשונים

מה זה "שימושים נוספים"? עוד שימושים.

בשנת 2019 אף אחד לא אמר שמדובר בשאריות הטמנה. אפשר לעשות הכל כשמדברים על שימושים

אתם מתכננים לישוב אחד שתי מזבלות, אחת מצפון ואחת מדרום? האתר הצפוני אושר בגודל מסוים, כאשר היום הוא כמעט הכפיל את עצמו. מי צריך את האתר השני? האתר שהכפיל את עצמו הכפיל את עצמו באופן בלתי חוקי רק כי אין לו תכניות

היות ומוסדות התכנון מאפשרים את זה ולא מעניינים אותם כל השיקולים והרגשות,

פתרון אחר שימנע את ההתקדמות בהקמת הדבר הזה. ינאי שני, קרן קיימת לישראל. לפני שלושה שבועות היינו אצלך בדיון סגור בנושא פסולת הבניין. הנושא עכשיו מתקשר אליו בצורה

מדובר פה על מחדל שקמו בעקבותיו ועדות חקירה ממלכתיות. אנחנו טובעים בזבל - ואין פתרונות. אם תחסמו את אעבלין תקבלו מטמנה במקום אחר, כי כל הרעיונות היפים על מחזור ועל הפרדה במקור כשלו וכושלים כבר יותר מ-10 שנים,

אתה מדבר על פסולת בניין, ופה אנחנו מדברים על פסולת עירונית.

בכלל. הנציג של התחום בשבוע שעבר אמר שאין אפילו חקיקה על פסולת בנייה. דורית זיס, מנהלת מחוז צפון במשרד להגנת

נישאר עם תחנת המחזור בינתיים, זה הנושא. גם על האתרים לפסולת אנחנו מפקחים. היינו כאן במצב של אין ברירה. מי שם אתכם במצב של אין ברירה? בפסק הדין ב-2019 על פתיחת המטמנה נאמר שהיזם לא עומד במדיניות המשרד לפסולת. כשהוא הגיש את העתירה לבית המשפט העליון

זאת לא הייתה הבמה המשפטית הנכונה,

מה את יכולה לעשות כדי לא לאפשר לדבר הזה להתרחש? אין לי פתרונות יותר ממה שאחרים אמרו. יש את חוק התכנון והבנייה, כשחוק התכנון והבנייה מאפשר להגיש תכנית

זה נכון שככל שהתכנית נותנת זכויות צריך יהיה לדבר על הזכויות שניתנו במסגרת התכנית שכבר הייתה, אבל להבנתי יש אפשרות במסגרת הוראות חוק התכנון והבנייה לבקש

את אומרת שבתכנית קיימת אפשר לבוא ולדרוש שינויים למרות שהיא מאושרת? בהחלט. בפסק הדין של השופט שפירא בבית המשפט המחוזי לעניינים מינהליים כתוב במפורש. תכנית היא כמו דין שאפשר לבוא ולבקש בה שינויים. נושא השיפוי מן הסתם יעלה לדיון ככל שיש זכויות שהתכנית הזאת נותנת, אבל זה לא שזה

פיראס מואסי, תושב הכפר אעבלין, חוקר במדעי המוח, בבקשה. הנושא שאני רוצה לדבר עליו זה כל מה שקשור לכל המפגעים הסביבתיים שנוצרים משריפות פיראטיות של חומרים,

בנוסף, לאפשר לאנשים רמת חיים מקובלת עם כל

גם את הייבוש של הביצות צריך לעשות בהתאם לכללים, לא בצורה שפוגעת

החליטו לסמן שני כתמים. וואלה, עם כל הכבוד,

אין אף אחד שיסביר את הבעייתיות.

לדבר הזה ספציפית היות וזה אושר לפני 20

אני מקווה שתרמנו באמצעות הדיון הזה להרחבת

הזה. אני רוצה להודות לראש העיר ולצוות שהגיע איתו, למנכ"לית המשרד להגנת הסביבה שאני מכיר את מערכת הערכים האישית שלה ושל